בוקר טוב לכולם,

16 בפברואר 2022. על סדר היום:

אני רוצה להגיד לך שהיה רגע מרגש

גם בשטחים פתוחים, גם בתוך העיר על גגות. הדבר הזה הוא מאמץ ואנחנו נשמע גם את הגופים בהתאם. הדיונים האלה מוקצים לחברי הכנסת. לפי החוק, שר מגיע בכל מושב לדווח על עבודתו ולשמוע את השאלות ואת הערות הכנסת לעבודתו, דגשים, מדיניות ותוכנית עבודה. נשמח גם להצגה של עיקרי התקציב, לאן הוא מופנה ומה התיעדוף התקציבי שעשיתם. לאחר שנאפשר לחברי הכנסת, אם נוכל ניתן גם לגופים ואנשי מקצוע מחוץ לכנסת לשאול אותך שאלות. אני מציע שתגידי כמה דברי פתיחה, אפילו את כל ה-10-20 דקות של תוכנית העבודה עם המנכ"ל, ואז חברי הכנסת יוכלו לשאול שאלות ולתת דגשים. ברוכים הבאים חברי הכנסת. השרה אלהרר, בבקשה. תודה רבה אדוני היושב ראש על ההזמנה להציג את עבודת המשרד השנה. תודה על דברי הפתיחה שלך. חייבים להודות, המפגש הזה במצרים הוא חלק משיתופי פעולה של ישראל עם מדינות האזור, ומשרד האנרגיה הוא גורם מוביל ועיקרי בנושא הזה, ועל כך אנחנו מאוד שמחים. אני רוצה לתת לכם בדקות הקרובות סקירה כללית של המשרד, ואחר כך המנכ"ל ליאור שילת יציג את הדברים לפרטי פרטים. התפקיד העיקרי של משרד האנרגיה שעליו אנחנו לעולם לא נתפשר הוא שמירה על משק אמין, נקי ובר השגה, גם בשגרה וגם בחירום. זה המוטו שמוביל את כולנו. כשרת אנרגיה, אני נדרשת לספק ביטחון אנרגטי למדינת ישראל, שתהיה יציבות באספקה, זו משימה שאני אומרת שאנחנו תמיד ננסה להיות יותר ירוקים, אבל בסוף אנחנו בודקים את הדברים, אנחנו רוצים שכשלוחצים על המתג יהיה אור, יהיה חשמל, וזה הבסיס. צריך להבין שהתפקיד של משרד האנרגיה לא מתקיים במנותק מהעולם, יש מגמות במשק האנרגיה העולמי ויש תמורות שאנחנו צריכים לקחת בחשבון. המשק משתנה דרמטית, יש את ביזור המשק, משבר האקלים וחדשנות טכנולוגית. לעניין ביזור המשק יש יתרונות כלכליים וביטחוניים. תם העידן הזה שיש תחנות כוח לבד שמעבירות את החשמל לצרכנים, היום כל צרכן יכול להיות גם יצרן. תחנות הכוח אמנם יישארו קריטיות בעשורים הקרובים, אבל אנחנו רואים גם מצבים אחרים בהם כל אזרח יכול לתרום את חלקו לביטחון האנרגטי והכלכלי, תוך רווח כלכלי ניכר. כל פאנל סולארי יכול לייצר חשמל. כולנו מבינים שיש משבר אקלים, זה לא מעבר להרי החושך. בעולם מבינים שצריך לצמצם פליטות ומהר. הממשלות בעולם עושות צעדים, אנחנו נמצאים במגמה של שינוי, מגמה של קידום פתרונות ירוקים גם בתחומי החשמל והאנרגיה. לגבי טכנולוגיות וחדשנות, יש יעדים בעולם לאיפוס פליטות ב-2050, מה שמחייב אותנו להשתמש בפתרונות טכנולוגיים למשק אנרגיה כלכלי ויעיל. לצד מה שקורה בעולם, אנחנו צריכים לראות את מה שקורה כאן בארץ. כאמור אנחנו לא חיים בוואקום, אבל צריך לראות את היתרונות הייחודיים והמאפיינים הייחודיים של מדינת ישראל. קודם כל, אנחנו אי אנרגטי. זה מחייב אותנו לגיוון תמהיל אנרגטי. פרט לסחר בגז טבעי שהתפתח בשנים האחרונות, ישראל לא סוחרת באנרגיה עם המדינות השכנות, למעט סנוניות שיפרט עליהן המנכ"ל. היום אנחנו מייצרים את מה שאנחנו צורכים, בניגוד למדינות אירופה שם יש חיבוריות בחשמל. אתם יודעים, אם חסר כוס סוכר בבית לוקחים מהשכנים, אבל אצלנו זה לא קיים. הדבר השני, פוטנציאל לייצור חשמל מאנרגיה סולארית. זה קיים, אנחנו מדינה שטופת שמש, אבל אין לנו מקורות אחרים. אין לנו כמעט רוח, אין לנו תרמי, אין לנו גרעיני. זאת אומרת שזה מאוד מצומצם. המאפיין השלישי הוא שאנחנו מדינה קטנה וצפופה, אין לנו הרבה שטח. בעוד כמה שנים נהיה בין המדינות הצפופות ביותר ביחס שטח-אוכלוסייה. זה מקשה מאוד על הקמת תשתיות וגם אף אחד לא רוצה תחנות כוח ליד הבית שלו. זה מאוד מקשה על הקמת תשתיות. הדבר הנוסף זה החדשנות במאגרי הגז. ישראל הפכה לשחקנית מאוד משמעותית, אפרופו קהיר, בעולם האנרגיה במזרח התיכון, בזכות הגז הטבעי. בישראל יש נכס נוסף שהיא יכולה לסחור בו, והוא המוח הישראלי. אנחנו צריכים לקחת את היתרון היחסי הזה ולהשתמש בו, לטפח אותו. יש ארבעה שיקולים שמשרד האנרגיה לוקח בחשבון בכל החלטה שהוא מקבל. כשרת האנרגיה, השיקולים האלה מלווים אותי בכל קבלת החלטה. ראשון מעל הכל, אמרנו רציפות תפקודית וביטחון אנרגטי. בנושא של כלכלה ותחרותיות, משרד האנרגיה הוא משרד כלכלי שתורם רבות למשק הישראלי ולרווחתם של האזרחים באמצעות תמלוגים, אבל גם פועל למיקסום היכולות להפחית את מחירי האנרגיה. אנחנו רוצים לקדם את הכלכלה התחרותית ששואפת לירידה ביוקר המחייה. לגבי גאופוליטיקה, משרד האנרגיה הפך להיות גורם משמעותי ליחסינו עם מדינות שכנות. צריך לפעול להמשיך ולחזק את המגמה הזאת. רואים את זה בכנסים בינלאומיים, האחרון שהשתתפנו בו לפני יומיים. זה דבר שבא מתוך משרד האנרגיה. אנרגיה הוא נושא חם מאוד היום, צריך להשתמש בזה כדי לפתח את הקשרים של מדינת ישראל. לגבי אקלים וסביבה, קודם כל משק אמין, אבל אי אפשר להתעלם ממרכיב הסביבה. אנחנו צריכים לקחת חלק בהפחתת הפליטות, זה דבר שהוא חלק מהמשימות שלנו. גם הנושא של כניסת רכבים חשמליים הוא בהחלט משימה שאנחנו פועלים בה, וזה חלק משמעותי לצמצום הפליטות. מה שהופך את המשימה המרכזית שאותה הגדרתי למשרד, שהיא קשורה גם בקשר ישיר לתפקיד שאמרתי בהתחלה, זה גיוון תמהיל מקורות האנרגיה של מדינת ישראל תוך שמירה על בטחונה האנרגטי. זה יביא לביטחון אנרגטי גבוה יותר כי לא נהיה תלויים בסוג אחד של אנרגיה, יצמצם את ההישענות שלנו על הגז הטבעי ויחזק את מעמדנו באזור. התמהיל יכלול גם אנרגיות ירוקות שאנחנו מכירים היום, וגם כאלה שאנחנו עדיין לא מכירים. כדי לממש את המשימה, החלטתי על ארבעה עמודי תווך מרכזיים של מדיניות המשרד לשנה הקרובה. אנרגיות ירוקות, פריצת האי האנרגטי, חיזוק ישראל בזירה הגיאופוליטית, ביטחון באנרגיה ורציפות תפקודית, וחדשנות. זה חלק מאוד משמעותי, לא נוכל לייצר את הגיוון האנרגטי ולהפחית פליטות אם לא נקדם את החדשנות, וזה באמצעות המדען הראשי שלנו. אנחנו נעקוב אחרי כל משימה ונחזק כל היבט. זה משרד האנרגיה והרשויות שלצידנו. תראו, אחד הדברים שהכי הפתיעו אותי זה שמשרד האנרגיה שצריך גם לעסוק בצמצום הפליטות, לא הייתה לו מחלקה שעסקה בדבר הזה, וזה הדבר הראשון שעשינו. הקמנו מחלקה לטרנספורמציה שתתעסק באנרגיות ירוקות וחשמול, שהם העתיד, זה הדבר הבא שקורה. זו משימה לא פשוטה, אבל אנחנו עושים הכל כדי לעמוד בה בהצלחה.

תודה רבה לשרה. שלום ובוקר טוב לכולם. בהמשך לארבעת עמודי התווך שהוגדרו לנו על ידי השרה אנחנו גזרנו את המשימות האסטרטגיות של המשרד לשנת 2022. אני אשמח להציג אותן לפניכן. עמוד התווך הראשון שהשרה הזכירה הוא נושא האנרגיות הנקיות וכמובן שהמשימה הראשונה בתוך אנרגיות נקיות היא משימת יישום יעדי ייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות ל-2030. זו משימה שגם דיווחתי על התקדמותה לוועדה לפני חודשיים, ואני מצפה להמשיך ולדווח לוועדה על המשך ההתקדמות בנושא הזה. אנחנו נתעסק במהלך 2022 במספר רב של דברים, אבל שלושה דברים שנראה לנו נכון לדבר עליהם זה קודם כל הטווח המיידי, כלומר היכולת שלנו להפיק כמה שיותר אנרגיה מתחדשת כבר בשנים הקרובות, על מנת לעמוד ביעד הביניים של 20% ייצור מאנרגיות מתחדשות ב-2025. יש הרבה מאוד עבודה במשרד סביב זה. במקביל, אנחנו עובדים גם על יעד הביניים וזה יעד 2030, מגבשים מפת דרכים להשיג את יעד המתחדשות ל-2030. יושב ראש הוועדה ביקש מאיתנו להציג את התוכנית הזאת, היא תהיה מוכנה עד סוף הרבעון הזה ומייד בתחילת הרבעון השני אנחנו רוצים להציג לוועדה את מפת הדרכים שלנו להשיג את יעד 30% ב-2030. השרה הזכירה את המציאות של מדינה מצומצמת וקטנה, אז כמובן שהתכנון הסטטוטורי הוא חלק בלתי נפרד ואגף תכנון פיזי אצלנו מוביל גם תכנון מפורט לתמ"א 41 למתחמים של תמ"א 41, הגדלת המלאי התכנוני לייצור של מתחדשות, כל עולם הדו-שימוש, כלומר פאנלים סולאריים במקומות שכבר יש בהם מתקנים כמו בריכות אגירה, חניונים, בתי קברות ומחלפים, ונושא האגרו וולטאי שהתחיל השנה ואנחנו מקדמים גם תכנון סטטוטורי עבורו. חשוב לומר שבשנים האחרונות אנחנו רואים גידול מאוד משמעותי במספר המתקנים של אנרגיה סולארית שמחוברים במדינת ישראל. אם בשנת 2018 דיברנו על מספר של פחות מ-1,500 מתקנים, אנחנו סיימנו את 2021 עם 7,300 מתקנים. אני יכול כבר להודיע לוועדה שב-2022 יש לנו כבר 12,000 מתקנים שקיבלו אישור ברמה כזו או אחרת להיות מחוברים. כמובן שככל שזה הולך וגדל, כך היכולת שלנו לייצר עוד ועוד אנרגיה מתחדשת הולכת וגדלה. אחד המכשולים הגדולים בדרך שלנו לייצור אנרגיות מתחדשות,

זה איך אנחנו מביאים את החשמל הזה למוקדי הצריכה בירושלים ובמרכז הארץ. אנחנו מעריכים שבשנים הקרובות נצטרך להכפיל את כל מערכת החשמל של מדינת ישראל, קודם כל כדי לייצר את ההספק הסולארי העצום שאנחנו נדרשים לו בשביל לעמוד ביעד ה-30% מתחדשות, ובמקביל גם להגדיל את הרשת שהיא כמובן אחד הדברים החשובים בהובלת חשמל מכל קצוות הארץ לאזורי הביקוש. אתם יכולים לראות בשקף הערכה שלנו שנצטרך כמעט להכפיל את מספר התחמ"גים ויותר מלהכפיל את קווי המתח העל עליון, קווי ה-400 שהם שדרת האוטוסטרדות של החשמל במדינת ישראל. זה מהלך מאוד רציני ולכן המשימה האסטרטגית השנייה שלנו במסגרת אנרגיות נקיות היא קידום החסמים והצעת התכנון בהקמת רשת החשמל. בין היתר, ברגע שתוכנית הפיתוח תאושר על ידי שרת האנרגיה ושר האוצר, אנחנו מתכוונים לגבש תוכנית, להאיץ את האישור הסטטוטורי כדי שנוכל להתחיל בביצוע הקווים האלה כמה שיותר מהר. אני לא יודע אם הוועדה יודעת, אבל זמן ממוצע לאישור וביצוע של קו מתח על עליון במדינת ישראל הוא בן 8-10 שנים. זה אירוע שהוא בלתי מתקבל על הדעת אם אנחנו רוצים לקדם את ייצור האנרגיות המתחדשות. אני אעלה על שאלות בסוף, ברשותך. הדבר השני, גם אחרי שיש אישור סטטוטורי לקידום קווים, אנחנו נתקעים הרבה מאוד פעמים עם קווים שכבר אושרו והביצוע שלהם עדיין נתקע, בדרך כלל בגלל בעיות של בנייה בלתי חוקית וכל מיני מגבלות שמטילים עלינו בדרך. על כן הוקמה וועדה להסרת חסמים בתחום הקמת קווי החשמל, הקים אותה קודמי בתפקיד ואני מוביל אותה היום. מבחינתנו זה אירוע קריטי בדרך לפתוח את אותן אוטוסטרדות או עורקים ראשיים של מערכת החשמל בשביל להזרים חשמל של אנרגיות מתחדשות למרכז הארץ. הדבר השלישי, אנחנו בודקים כל מיני דרכים להקל על נושא האנרגיות המתחדשות בפריסת הרשת. בין היתר, אנחנו בודקים אופציות הטמנה של חלק מהקווים על מנת להקל על בניית הרשת. המשימה השלישית שלנו היא יישום התוכנית הלאומית להתייעלות באנרגיה. בסופו של דבר המגה וואט הטוב ביותר הוא מגה וואט שבכלל לא השתמשנו בו. אנחנו מייחסים לאירוע של התייעלות אנרגטית את אותה חשיבות שאנחנו מייחסים לאירוע של אנרגיות מתחדשות. מבחינתנו היכולת שלנו למנוע או לעצור שימוש מיותר באנרגיה היא בעלת ערך סביבתי אדיר, זה חוסך הרבה מאוד הוצאות למשק וזה הדבר הנכון ביותר לעשות מבחינה אנרגטית. יש לנו כמה דברים שאנחנו עושים בנושא, בין היתר תמרוץ של המגזר התעשייתי ושל המגזר המוניציפלי והממשלתי להתייעלות אנרגטית. אנחנו חלק מהרפורמה בייבוא שעברה במסגרת חוק ההסדרים על מנת לייעל את מכשירי החשמל הביתיים. אנחנו גם מלווים באופן מקצועי משרדי ממשלה, מפעלים, מגזר עסקי ורשויות מקומיות, בין היתר אישרנו לאחרונה תקציב ל-11 אחראי אנרגיה באשכולות של הרשויות המקומיות, שתפקידם לעזור לאשכולות בהתייעלות אנרגטית. התוכנית שאישרנו באוקטובר האחרון בנושא התייעלות אנרגטית תביא לחיסכון שנתי של 12.5 טרה בעולם האנרגיה ו-6.5 טרה בעולם החשמל. אתם יכולים לראות בשקף איזה משמעויות אסטרטגיות יש לזה גם מבחינת צמצום פליטות, גם מבחינת צמצום השימוש שלנו בתזקיקי נפט, גם מבחינת צמצום השימוש בשטח למתקנים סולאריים וצמצום הצורך בהקמת תשתיות חשמל אחרות. מכיוון שיש קצת חפיפה בין אנרגיה שאיננה חשמלית לאנרגיה חשמלית, בסך הכל התוכנית הזאת מיועדת לחסוך 16.5 טרה וואט שעה בשנת היעד 2030, וכמובן שיש לזה משמעות אסטרטגית למשק האנרגיה במדינת ישראל. המשימה הנוספת שלנו נוגעת למגמה שכל העולם חש בה, ואני מניח שכולכם מרגישים אותה כשליחי ציבור וזו העלייה המשמעותית בנושא הרכבים החשמליים והצפי. אתם יכולים לראות את שקף ההערכה שבלומברג עשו לאחרונה. הצפי הוא שרכב חשמלי יהפוך להיות הגורם הדומיננטי במשק הרכב. צריך להבין שצריכת החשמל של רכב חשמלי היא מאוד משמעותית. משפחה בישראל צורכת בשנה בערך 18,000 קילו וואט שעה, זו הצריכה הביתית. אם אנחנו לוקחים רכב חשמלי אחד לאותה משפחה, אנחנו מוספים עוד 3,150 קילו וואט שעה לאותה משפחה, ואם מדובר על שני רכבים אנחנו מגיעים כמעט להכפלה של כמות החשמל בו נעשה שימוש באותו משק בית. כמובן שיש לזה משמעות לכל מערכת החשמל שדיברתי עליה קודם, ממערכת החשמל הביתית דרך מערכת החשמל השכונתית והעירונית וכלה בכמות החשמל שנצטרך בכלל למדינת ישראל. כמשרד ורגולטור אנחנו נערכים לקליטת כלי הרכב החשמליים יחד עם השותפים שלנו ברשות החשמל ובמשרדי התחבורה והמשרדים האחרים. אנחנו מנסים לגבש מדיניות להתאמת הרשת כדי לתת מענה לבעיות שדיברתי עליהן קודם. אנחנו מתייחסים מאוד ברצינות לנושא הבתים המשותפים. כמו שאתם וודאי מניחים, כשמגיע רכב חשמלי ראשון לבית משותף אין שום בעיה, המערכת הביתית יודעת לעמוד בזה, גם כשמגיע השני או השלישי, אבל כשמחברים כבר רכב רביעי או חמישי אנחנו מייצרים בעיה למערכת כולה. לכן אנחנו חייבים לעבור לטעינה מנוהלת, כלומר שלא תהיה בו זמנית לכל הרכבים שמגיעים בסוף יום העבודה, אלא טעינה שתדע לעשות דירוג חכם של הדברים האלה. זו אחת המשימות שלנו לשנה הקרובה.

אנחנו מתעסקים הרבה בעמדות טעינה וזה נושא קצת טריקי. במסגרת הדיאלוג שלנו עם אנשי האנרגיה בארצות הברית, הם אמרו לנו משהו מאוד מעניין. הם אמרו שכשאדם מעוניין לרכוש רכב חשמלי, מבחינתו אחד הדברים שמשפיעים על ההחלטה אם לרכוש או לא זו השאלה האם יש עמדות טעינה, אבל כשהוא רוכש רכב חשמלי הוא לא משתמש באותן עמדות טעינה, הוא טוען בבית או במקום העבודה שלו. זאת אומרת שעמדות הטעינה הן מרכיב מאוד חשוב במעבר שלנו לרכב חשמלי, אבל הכלכליות שלהן היא שאלה שאנחנו עוד צריכים לענות עליה. ייתכן שאין בכלל תשתית ציבורית, הם מייצרים איזושהי וודאות במשק אבל לא בהכרח הם אלה שבסופו של דבר אנשים יטעינו בהן את הרכבים. רק לפני יומיים הוצאנו מכרז נוסף של 8,000,000 ₪ לעמדות טעינה ואנחנו מקדמים עוד שני מכרזים לעמדות טעינה במהלך השנה הקרובה. השאלה האסטרטגית הזאת מה תפקידן של עמדות טעינה במרחב הציבורי בקידום הרכב החשמלי היא בהחלט שאלה שאנחנו עומדים להתמודד איתה בשנת 2022. יש עוד כמה משימות של אנרגיות נקיות שהוגדרו על ידי השרה ואנחנו מתכוונים להתמודד איתן יחד עם השותפים שלנו במהלך השנה.

אגף התכנון שלנו התמודד עם הנושא של הסדרה תכנונית לאגירת אנרגיה, שהוא נושא מאוד חשוב בכניסת האנרגיות המתחדשות לשוק ייצור החשמל הישראלי. תכנון וטרנספורמציה מתעסקים הרבה בנושא של התקנת PV בבניה חדשה. מינהל הדלק שלנו עושה עבודה אסטרטגית בשאלה של עתיד משק הדלק. ברור לנו שאנחנו בעידן שבו יש דעיכה של דלקים פוסיליים, ואנחנו רוצים לשאול איך אנחנו מנהלים את הסיטואציה ההיברידית הזאת שבה עדיין יש דלקים פוסיליים להנעת רכב, אבל במקביל יש גם רכבים חשמליים, איך אנחנו עושים את זה בצורה המיטבית עבור המשק הישראלי. זה היה לגבי אנרגיות נקיות. עמוד התווך הנוסף שהוגדר לנו על ידי השרה הוא בנושא פריצת האי האנרגטי וחיזוק ישראל בזירה הגיאופוליטית. יושב ראש הוועדה פתח והשרה התייחסה לכינוס המאוד חשוב שהיה במצרים. הנושא הגיאופוליטי הפך להיות אחד הנושאים החשובים שמשרד האנרגיה מתעסק בהם בשנים האחרונות. לאחרונה חתמה השרה על הסכם רכישת חשמל ירוק מירדן כחלק מהאסטרטגיה של פריצת האי האנרגטי. אנחנו מקדמים את יחסי האנרגיה עם המדינות השכנות, יש לנו עבודה יחד עם קפריסין על חיבור כבל חשמל שיחבר את ישראל לקפריסין, את קפריסין לכרתים ואת כרתים ליוון, ואז נתחבר למערכת החשמל של האיחוד האירופאי, מה שיכול לייצר - - - עם כבל מאריך? אתה תוקע שקע בירושלים ושקע שני - - - איך לא חשבו על זה קודם? אדוני היושב ראש, חשוב לומר שכל אירופה מחוברת היום. אחת הסיבות שיש מדינות באירופה שמאוד קל להן להישען על אנרגיות מתחדשות, זה כי הם רוכשים חשמל ברגעי השפל של אנרגיות מתחדשות. אבל יש רצף יבשתי באירופה. נכון, אז אנחנו - - - דרך הים זה יותר מורכב. יש פתרונות גם בים. אמרו לנו לא לערבב חשמל ומים כשהיינו קטנים, אבל כנראה שגם זה אפשרי. כמו שהשרה אמרה, פריצת האי האנרגטי היא אחת המשימות האסטרטגיות שלנו. דיברתי על הנושא של חיבור הכבל הימי לאירופה דרך קפריסין, וכמובן שיתופי פעולה בינלאומיים בחדשנות, כולל בין היתר תוכנית לשיתוף פעולה בין ישראל לארצות הברית שהגדלנו לה את התקציב לאחרונה. עמוד התווך הבא שאנחנו מתייחסים אליו הוא נושא הביטחון באנרגיה ורציפות תפקודית. מבחינתנו כמשרד, כמו שאמרה השרה, זו המטרה העליונה שלנו. במסגרת זה אנחנו מקדמים בשנת 2022 שורה של פרויקטים, כולל אכסון אסטרטגי לגפ"מ, חיבור צנרת סולר ליצרני החשמל הפרטיים לגיבוי במקרה חירום, אנחנו מגבשים ומעדכנים את תוכניות המענה של כל הגופים במשרד למקרה של מצב חירום או מלחמה, אנחנו נותנים מענה לנושא ההגנה בסייבר, או מנסים לתת מענה לנושא ההגנה בסייבר על אנרגיות מתחדשות. השרה דיברה קודם על ביזור הרשת, מבחינה ביטחונית זה מאוד נכון כי יש לנו יכולת לבזר את מקורות ייצור האנרגיה, ואז אם חס וחלילה יש ניסיון לפגיעה, הניסיון הזה צריך להתאמץ הרבה יותר בשביל לפגוע בתשתיות החשמל שלנו.

דווקא בעולם הסייבר זה כמובן יותר מורכב ועל כן יחידת החירום והביטחון שלנו עובד מאוד קשה על הנושא הזה. דיברתי קודם על נושא חיזור הקישוריות, שגם לו יש משמעות בנושא חירום כולל כבל החשמל התת ימי לאירופה ומתקן האנרגיות המתחדשות בירדן. במקביל בעולמות האלה אנחנו גם עוסקים בהתאמת משק הגז הטבעי למציאות המשתנה. אני מזכיר שגם ביעד שאפתני של אחוזים מאוד גבוהים של אנרגיות מתחדשות בשנת 2030, 30% ואפילו מעבר לזה, עדיין 70% ממשק האנרגיה של מדינת ישראל יסתמך על גז טבעי. גז טבעי הוא הסיבה שאנחנו יכולים להרשות לעצמנו עד סוף שנת 2025 להפסיק לחלוטין את השימוש בפחם במדינת ישראל, שזה כמובן הישג מאוד דרמטי שהרבה מאוד מדינות עוד לא הצליחו להגיע אליו. במהלך 2022 אנחנו צופים את החיבור של מאגר כריש תנין, המאגר השלישי של גז טבעי במדינת ישראל. חלק גדול מהגז שלו יופנה למשק הישראלי וכמובן ייתן דחיפה משמעותית לנושא התחרות במשק הגז הטבעי. זו גם אחת המשימות שאנחנו צופים.

אנחנו יודעים כבר על קידוח אקספלורציה אחד שנובע מההליך התחרותי הראשון שהיה לפני ארבע שנים ומתוכנן בשנת 2022, וייתכן ויהיו עוד שני קידוחי אקספלורציה במהלך השנה הקרובה. בסך הכל זו שנה שיש בה בשורה בעולם של בחינה והבנה של מצב משק הגז בישראל והיכולת שלו לתת מענה לצרכים של השוק הישראלי, אותם 70% שדיברתי עליהם קודם. עמוד התווך האחרון הוא עמוד התווך של חדשנות שהשרה מאוד הדגישה בדברים שלה. אני מאוד אוהב את הגרף הזה. הרבה מאוד פעמים כשאנחנו מדברים על איך תצליח מדינת ישראל ואיך יצליח העולם כולו לעמוד ביעד של 2050 של איפוס פחמני, אנחנו מדברים הרבה מאוד על טכנולוגיות שכיום לא קיימות. יכול להיות שיש לנו כיוונים או רעיונות, אבל כשהשרה מקיימת פגישות עם המקבילים שלה ברחבי העולם הרבה פעמים כשאנחנו שואלים איך נגיע ליעד הזה, הם מרימים עיניהם אל השמיים ואומרים שנצטרך לראות איך מתפתחות הטכנולוגיות הנכונות. אנחנו כמדינת ישראל לא יכולים להרשות לעצמנו רק לעמוד בצד ולחכות שהטכנולוגיות האלה יגיעו אלינו מחו"ל, ועל כן אנחנו מובילים שני מאמצים. המאמץ הראשון הוא כמובן מאמץ של פיתוח טכנולוגי, אבל המאמץ המקביל הוא מאמץ של אימוץ מהיר של הטכנולוגיות שאנחנו רוצים ליישם במדינת ישראל. במסגרת המשימה האסטרטגית של תשתיות לטכנולוגיות 2050, אנחנו בוחנים בצורה מאוד רצינית את נושא האנרגיות המתחדשות - - - ליאור, אתה צריך לסיים בעוד כמה דקות. מעולה, אני אסיים בעוד כמה דקות. לפעמים השרים מציגים ולא נשאר לנו זמן. בבקשה. דיברתי על אנרגיות מתחדשות בים, בראש ובראשונה נושא הרוח בים שאנחנו רואים לו הרבה פוטנציאל אבל הוא קצת בעייתי בגלל מבנה הים העמוק במדינת ישראל. אנחנו מסתכלים גם על נושאים אחרים כמו אנרגיה מגלים. נושא של תפיסה והטמנה של פחמן דו חמצני הוא נושא שאנחנו גם מייחסים לו חשיבות רבה, כולל בדיקה של מבנה רגולטורי. אין היום במדינת ישראל מבנה רגולטורי לאיך מטמינים פחמן דו חמצני, אם מישהו רוצה להטמין אין לו איך לעשות את זה ולכן אנחנו נקדיש השנה זמן לבנות את המבנה הרגולטורי. אנחנו בוחנים את נושא האנרגיה הגאותרמית שיכולה להיות פוטנציאל לגיוון האנרגיות המתחדשות במדינת ישראל. כמו הרבה מאוד מדינות בעולם, אנחנו רוצים לגבש את אסטרטגיית המימן של מדינת ישראל כדי לראות איך אנחנו משתמשים בהספק הסולארי הגבוה שלנו כדי לייצר מימן ירוק ולהשתמש בו לשימושים סביבתיים. במסגרת זו כמו שאתם רואים אנחנו מעלים כל שנה את תקציב המדען הראשי של משרד האנרגיה, אתם יכולים לראות שם את העלייה בקרן בירד המשותפת שלנו ושל האמריקאים שהזכרתי קודם. אתם יכולים לראות את נושא עמדות הטעינה לרכב החשמלי שקידמנו ב2020, ב-2021 זה עבר ליחידה אחרת כי המדען עשה את הפיילוט והעביר את זה הלאה ליחידה ביצועית במינהל הדלק. אתם יכולים לראות את נושא המחקר האקדמי שאנחנו מייחסים לו הרבה מאוד חשיבות, ובמסגרתו השנה ננסה להקים מכונים לאנרגיה בתוך האקדמיה. יש הרבה מאוד השקעה בנושא החדשנות כפי שאמרה השרה. תודה. אנחנו ניתן לכל חבר כנסת שלוש דקות ואני אדבר בשם שני חברי כנסת שתי דקות. אחד הדברים שמטרידים אותי, קודם כל יש פה דו"ח של הממ"מ ובהמשך ננסה לתת להם להציג אותו. עיקרי הדו"ח זה שהמדינה רצתה לעשות אנרגיה מתחדשת על פני שנים רבות ולעמוד ביעד של 10%, והגיעה אולי ל-6%. עכשיו יש לה יעד שאפתני, להגיע בעשור לעשרות אחוזים. איך תנצחו את מה שלא הצלחנו לנצח? גם בניתוח תקציבי בדו"ח של הממ"מ רואים ירידה תקציבית בהרבה מרכיבי השקעה של משרד האנרגיה. הדו"ח הזה מהשבוע, אני מקווה שהוא הגיע אליכם.

אתם כותבים דו"חות טובים אבל אתם שולחים אותם יום לפני דיון, אין לזה תועלת וזה לא רציני. אנחנו אוהבים את הממ"מ והדו"חות, אבל תביאו את זה שבוע קודם, ארבעה ימים קודם, אחרת אי אפשר להתייחס. אתם תתייחסו באופן כללי לשאלה הזאת. מה שדיברתי על חיבור גז למפעלים והסרת חסמים לאנרגיה מתחדשת, אלה הדברים שאני רוצה להדגיש.

לגבי שאלות בשם חבר הכנסת אלון טל, עם כל האתגרים הסביבתיים בדירקטוריון קצא"א, האם לא ראוי לשים נציג של המשרד בדירקטוריון לרגולציה מתאימה? הקווים החשובים שנסללים, קווי המתח 400, איך נותנים את הדעת על הפגיעה הסביבתית? לגבי הזיכיון לחיפושי נפט שמצד אחד לא היית קלה על ההדק בחיפושים, אבל כנראה יש זיכיון שניתן. לפי סדר חברי הכנסת, חברת הכנסת נירה שפק, בבקשה. תודה רבה. קודם כל,

רוצה לברך ולומר שאני שמחה. הספקנו לעבור הבוקר על דו"ח הממ"מ במהירות ואני חייבת לציין שמעבר למצגת שקיבלתי ממשרד האנרגיה, קיבלתי גם חוברת שכן יכולתי לקרוא מראש כדי לשאול שאלות, וזה לא משהו נפוץ. כחברת כנסת שאמורה לעשות בקרה, נתתם כלי להיערך לדיון הזה וזה חשוב. אני חושבת שנכון לבקש שכל שר לא רק ישלח מצגת עם שורה, אלא ייתן לנו גם יכולת לקבל החלטות ולשאול שאלות. אני לא יודעת של מי היה הרעיון, אבל זה של המשרד אז תודה. אני חושבת שהמשרד הזה הוא אחד המשרדים החשובים. אני לוקחת מושג צבאי

שבאנו בצבא ואמרנו מה חייב החייל לקבל, תשתית הכרחית לחייל. פה בכנסת לקחתי את זה לתשתית הכרחית לאזרח - - - יש חיילים שכועסים עכשיו שלא קיבלו מעיל סופטשל, יש מחאה של הוותיקים. תהל זה שיהיה לך בית להיות בו, מים לשתות ולהתקלח,

זה בדיוק הדברים שהמשרד הזה עוסק בהם. זה בצרכים הבסיסיים לפי מסלאו. התפקיד שלך, השרה, הוא מאוד חשוב בעיניי. אנחנו יודעים שהאתגרים הולכים וגדלים, ולכן צריך לצאת מהקופסה. בעבודה ראיתי הרבה דברים, לא שאין לי שאלות, למזלי אנחנו מדברים, נפגשים ומייצרים את הדברים האלה. זה הדבר הראשון.

אני כאן כיושבת ראש וועדת המשנה למוכנות העורף, והנושא של הרציפות התפקודית מאוד חשוב לי. אני מטפלת בזה ומדברת איתכם, ואני חושבת שהרציפות התפקודית לא רק באה בזה שאנחנו יכולים לייצר לאנשים בכל זמן את התשתית ההכרחית, אלא גם מה שאת עשית בירדן ומצרים, התוספת של המשרד לאווירה של השמירה על הסטטוס קוו או ההתפתחות הבינלאומית שלא פחות חשובה. אני התגאיתי מאוד לראות את הביקור שלך במצרים. אני שמחה מאוד על הפחתת הבלו על הפחם, אנחנו גם הגדרנו במפלגה שאנחנו נטפל בנושא הבלו. כולם אמרו שזה עלה, אז זה עלה אבל בעקבות ההתעקשות הזו על הפחתת הבלו ירדנו מ-6.2 ל-3.8. חשוב שאנחנו כחברי כנסת והאזרחים ישמעו את זה.

שאלות מהותיות. השאלה הראשונה היא לגבי הביזוריות אל מול הריכוזיות והשפעה על המחיר. הרבה פעמים הגעתי אלייך ושאלתי מה קורה עם המחיר הזה או המחיר הזה, ושלחת אותי לעשות שיעורי בית. ראיתי שרשות החשמל ורשות המים הם אלה שקובעים את המחירים, אז איך אנחנו כרגולטורים - - זאת שאלה אלינו חברי הכנסת, איך את נותנת לנו או מה חשוב שייעשה בחקיקה, חשוב לי לשמוע את עמדתך. הדבר השני זה מחיר המים לחקלאות ולתעשייה עם דגש אחד. בסוף כשכל רשות מים יכולה לעשות לעצמה, ובעצם זה לא במשרד, זה כל גוף, אבל כשמדברים על ההליך עליו דיברנו בדיונים הקודמים של המזהם הוא המשלם, אז סתם אני אקח את השפד”ן שאני הולכת ללמוד אותו כמו שביקשת ממני, איך אנחנו יכולים לטפל בזה? איך זה לא בא לידי ביטוי? האם השפד”ן בבדיקה רגולטורית שלכם אכן ממצה את הזיהום שלו והנטל לא מושת על תעשיות וחקלאות?

תודה רבה לך. חבר הכנסת אוסאמה סעדי, בבקשה. בוקר טוב לכולם. גברתי השרה, אני רוצה לדבר על העניין החשמל. היה לנו דיון בוועדת הפנים אתמול והיה מחקר ודו"ח של הממ"מ שמדבר על כך שיותר מ-100,

או מוסדר. אני יודע את העמדה שלך כי נפגשנו קודם והצגנו את הוראת השעה והצו על מנת לחבר את הבתים האלה. יש את חוק החשמל שעבר ואני לא רואה איך הוא יפתור את הבעיה בהיקף הזה. תמכנו בחוק הזה כי הוא יפתור חלק מהבעיה, אבל זה חלק שולי. אני מבקש ממך ומכבוד המנכ"ל לקיים דיון, אני אשלח לכם את הדו"ח הזה שהזמין יו"ר הוועדה. הנושא השני הוא נושא הניתוקים וההפסקות בחשמל. בדו"ח יש התייחסות גם לשיעור הניתוקים וההפסקות, בחורף האחרון ובחודש האחרון זה היה ממש קטסטרופלי בחברה הערבית. חברת החשמל אומרת שההפסקות האלה מתרחשות בגלל החיבורים הלא חוקיים, אבל החיבורים האלה היו גם בשנה שעברה וגם לפני שנתיים. ביקשנו מהממ"מ ומחברת החשמל נתונים, ואני מבקש ממך ומהמנכ"ל לבקש נתונים של ינואר 2021 לעומת ינואר 2022. אין יישוב שלא היו בו ניתוקים, לא של כמה דקות או כמה שעות, של ימים על גבי ימים. נושא נוסף הוא הנושא של מחירי החשמל והמים. אני זוכר שיו"ר הוועדה וחבריי גילו את הגז והמאגרים, כולם שמחו וצהלו ונפתרו כל הבעיות של האנרגיה והחשמל, אבל אנחנו רואים רק עליות. העלייה האחרונה 5.7 במחירי החשמל - - - זה יהיה פחות. אז יהיה פחות, אבל בכל זאת זה עלייה, גם במחירי המים. המים לא עלו, הם ירדו. גם הממ"מ מראה את זה. אבל אני אומר לך שישבנו פה יחד באופוזיציה, כמה דיברנו על הנטל של מחירי המים לשכבות החלשות. אני אומר לך, לפני שנים אף משפחה לא דיברה על הנושא הזה של חשבון המים והיום זה נטל רציני על המשפחות, גם אם זה לא עלה. צריך להוריד את התעריף. אני מבקש לפני התעריפים שתביאו לנו מים לחקלאות הערבית. יש בקעת בית נטוף בה יש בחורף הצפות ואז אי אפשר להשתמש בקרקע, ובקיץ אין מים למרות שהמוביל הארצי מוביל מים מטבריה לדרום דרך הבקעה. בגלל שאין מים אין חקלאות כמו שצריך. שאלה אחרונה בעניין הייצוג ההולם במשרד שלך, אבקש לקבל נתונים. היה יעד לפני 2007 של 10% וביקשנו להעלות את זה, אבל אפילו לשיעור הזה עוד לא הגענו. גם בדרגים הגבוהים אני מצפה ממך, לאור הרקע שלך והעמדות שלך, שיהיו לא רק פקידים בדרגים הנמוכים אלא בדרגי הביניים ובדרגים הגבוהים במשרד האנרגיה, כי זה משרד חשוב לכולנו. תודה אוסאמה. חבר הכנסת אורי מקלב,

תודה רבה אדוני יושב הראש וגברתי השרה. אני מצטרף לברכות התמידיות שאני מברך אותך בהצלחה תמיד, בוודאי בתפקיד הזה. יש רק בעיה אחת בתפקיד שלך, אני רואה אותך פחות כשכנה לחדר. אנחנו שכנים בחדרים והיינו נפגשים יותר, זה חסר לנו. אין לי ספק ביכולות הגבוהות שלך - - - נצרף אותך לממשלה, תעלה לקומת הממשלה. זה בסדר גמור. כתוב שמי שהיה הורג בשוגג היה צריך לשהות בתוך הרי מקלט, היו שישה הרי מקלט בארץ ישראל, ומתי היה השחרור שלהם? מי שהרג בשוגג היה צריך להיות בהרי מקלט, שם אף אחד לא היה יכול להתקרב אליו. מתי הוא היה משתחרר?

כשהכהן הגדול מת, הייתה חנינה והוא היה יכול להשתחרר. מה כולם היו עושים? הם היו מתפללים שהוא ימות. כתוב שאם הכהן הגדול הייתה מביאה להם כל יום אוכל כדי שלא יאחלו לזה. אני מקווה שזה לא יהיה תלוי אחד בשני, שנהיה בקואליציה יחד. חבר הכנסת מקלב, אנחנו עמיתים עוד לפני שנבחרתי לכנסת. נכון. אני רוצה לציין שהפעילות שלך בשביל פניות הציבור והגנה על חלשים, אדוני היושב ראש, היא הייתה מופיעה בכנסת בכל וועדה, מציינת עליית מחירים או קשיים ובירוקרטיה.

לי 2-3 שאלות בנושא פניות ציבור ופניות של אזרחים. קודם כל, אנחנו צריכים לדבר על מחירי הדלק, המים והחשמל, כפי שאמרו כבר קודמי, נושא המאבק בעליית המחירים. הטענה שמקוממת אנשים היא שמתברר שאנשים משלמים מס בסדר גודל של 70% על דלק. מים וחשמל הם מוצרי יסוד וצריכת יסוד.

מים וגז הם לא מותרות, זה הדברים הבסיסיים כמו לחם וחלב. כשיש עליות מאוד גבוהות זה מביא את האנשים למחאה ולתמיהה גדולה כשיש עוד עלייה במחירים האלה, כשאנחנו יודעים שאנחנו במצב בו למדינת ישראל יש גז והכנסות גבוהות מאוד ממשאבי טבע, מה שלא היה ברור לפני לא הרבה שנים כשהיינו תלויים בחסדים של מישהו אחר. היום אולי אחרים תלויים בחסדים שלנו וזה דבר מבורך, אבל ה צריך לבוא לידי ביטוי גם במחירים. אנשים מצפים שהמחירים יהיו יותר נמוכים. אני מכאן גם אעבור לתמיהה

אדוני היושב ראש וודאי מודע לכך שיש מגמה להעלות מס על כל קילומטר ברכב החשמלי. אנשים עברו לרכב חשמלי בשביל האנרגיה ובשביל הוזלת השימוש בהוצאות הרכב, אנשים משקיעים יותר ברכב כדי שלא יצטרכו לשלם. אנשים חוששים מכך שעל כל קילומטר שייסעו ברכב צריך לשלם מס. אני חושב שהקול של משרד האנרגיה צריך להישמע כי זה יוריד את השימוש. אנשים אומרים שהונו אותם, הם היו בטוחים שהם מוזילים את אחזקת הרכב השנתית והם עכשיו צפויים לעלייה שתסתכם בהרבה כסף. אדוני היושב ראש, אתה כבר רגיל שאני פונה לגבי החיבור של יהודה ושומרון לגז הטבעי. אנחנו כבר 20 שנים אחרי ההסכמים, ואנחנו עדיין לא מתקדמים ביהודה ושומרון.

החיבור לגז טבעי יוכל להוזיל שם את הדברים. יש גם צרכנים פרטיים שרוצים. זה יכול לפתור במקומות מסוימים גם את הנושא של שימוש בחשמל בשבת, למשל איפה שיש ריבוי משתמשים. במקום גנרטורים, ברגע שיהיה גז טבעי זה יכול להיות הרבה יותר חסכוני ופחות לזהם את האוויר. אני מבקש לשאול האם תוגבר השימוש בפחם בצריכת חשמל כדי להוריד את המחירים, האם יש מגמה או הכוונה כזאת כדי להוזיל את מחירי החשמל. היו דיבורים על כך. בזמנו כיושב ראש וועדת המדע שהיום לא מתפקדת ואני לא רואה מתי תתפקד, הייתה לנו וועדת משנה של הורדת גזי החממה בראשותה של יעל כהן פארן שהייתה חברת כנסת בזמנו, אני חושב שזה טרם הרבה. דיברת על עמידה ביעדים ואני מציע לך להקים וועדת משנה לצמצום. זה אמנם לא בדיוק נושא הוועדה שלך, אבל בעקיפין אם אין אף וועדה שעושה את זה זו יכולה להיות וועדה חשובה שתבצע מעקב ותגרום לכך שהמדינה תשקיע יותר ושנעמוד ביעדים. התחייבנו ויש לנו פער גדול בהתחייבות שלנו בוועידת האקלים ובעוד מקומות לצמצום. ברשותך, אני אעבור לפניות הציבור. חברת החשמל עושה מאמצים להתייעל, אני חושב שהיא פועלת יפה בשירות ומתייעלת, אבל המצב היום הוא שפרויקטים שלמים של בנייה, אדוני היושב ראש, מתעכבים בגלל שאין

הם מחכים לחיבור של חברת החשמל. פרויקטים שלמים מוכנים - - - תת תשתיות לפריסת תשתיות חשמל שמעכבות את הכל. יש למחלקה הזאת שם. אנשים יכולים להמתין שישה-שמונה חודשים - - - זה במקרה הטוב. וזה גם במקרה הטוב. פרויקטים שלמים מתעכבים ורק שכר הדירה שצריך לשלם, יש לזה משמעות והשלכות מאוד מהותיות בנושא הדיור, ובכלל באופן כללי על יוקר המחייה וכל מה שכרוך בכך. הדבר השני לגבי רגולציה על חברות הגז. אני אספר לך סיפור שקרה לפני שבועיים ביום שישי. אחרי כניסת השבת בירושלים, 20 דקות לפני השקיעה כשכבר אי אפשר לעשות שום מלאכה, לא היה גז לפרויקט שלם, ל-150 דירות שרצו עם סירים שהיו אמורים להיות על הגז. הם רצו לחפש פלטות, לא לכולם היו. אני יודע שכשחברות הגז מספקות למקומות קרים, הן צריכות לספק גז מיוחד כדי שהגז לא ייפול בקור, שלא תהיה נפילת לחץ. כשהצוואר לא מלא אלא נמצא על החלק התחתון שלו וגם יש קור בשילוב של שני הדברים האלה, זה היה בשכונת רמות בירושלים. אני אתן לכם את שם החברה שפועלת שם וצריך לראות איפה יש - - בכלל, צוואר גז אחד ל-150 דירות, לא הייתי נותן חיבור גז לקבלן שעשה צוואר גז אחד ל-150 דירות. תלונות רבות מגיעות ואני פניתי בעניין הזה, זה לא מקרה ראשון שבמקומות קרים לה היה מספיק לחץ בגז ולאנשים לא היה איך להשתמש. חבר הכנסת מקלב, היום אני פחות לחוץ אבל לא עד כדי כך. יש תלונות רבות בתקופה האחרונה על הפרשי מים וצריכות גבוהות שאנשים מקבלים בחשבוניות, הם לא יודעים מדוע ולמה. אתה מקבל בחשבון אחד, אנשים אומרים שהם לא עשו שום דבר כזה, לא הייתה להם נזילה, עובדה שבחשבונות הבאים אין צריכה גבוהה. יש חשבוניות עם הפרשים שאין להם הסבר ותאגידי המים לא מספקים תשובות. אני אעביר לך גם מספר פניות בנושא הזה.

תודה לך. בסוף יהיה לכם בין רבע שעה לעשרים דקות להשיב על הכל בתמצית. תאמינו לי שאפשר להגיד שהכול יטופל, נחזור אליך עם תשובה. לא, אנחנו נפתור ונודיע לך שנפתר. נועם בוטוש, יש לך ארבע דקות לעיקרי המחקר. בוקר טוב. אני נועם בוטוש ממרכז המחקר והמידע של הכנסת. אני אתחיל עם עניין התקציב עליו יושב הראש דיבר. הראינו את השינוי בתקציב המשרד לפי תחומי פעולה, אנחנו רואים שבין 2019-2022 תקציב המשרד קטן ב-5.3%. עוד פעם? מ-2019 ל-2022, תקציב מקורי נטו.

מהתקציב שאושר ב-2019 לתקציב שאושר ב-2022. יש קיטון של 4.2% במטה המשרד, 27.9% בתקציב המכון הגאולוגי שנקרא מינהל האדמה והים, וגידול של 94.7% ברזרבות. בנוסף, אמנם זה לא תחת המשרד אבל אפשר לראות את תקציבי הרשויות שקשורות לפעילות המשרד, אם זה רשות ממשלתית למים וביוב, התקציב קטן ב-4% באותן שנים. תקציב הפיתוח של מפעלי מים קטן ב-13.6%, תקציב רשויות החשמל גדל ב-2.4% ותקציב רשות הגז הטבעי קטן ב-64% באותן שנים. זה לגבי התקציב. עכשיו אני אדבר קצת על משק החשמל, מה שיושב ראש הוועדה הזכיר. יש לנו מספר נקודות שעלינו לדיון. אנחנו בחנו את נושא יישום הרפורמה לבקשת הוועדה, אמנם לא התקיים על זה דיון אבל יש מספר נקודות שחשוב להעלות לדעתנו. דיברנו על נושא הפחם, אז כמובן יש את היעד של הפחתת הפחם לגמרי עד 2026, אבל בינתיים יש את יחידות 1-4 בהוראות רבין. היעד בהחלטת הממשלה היה התחלת הפעלת היחידה בגז ביוני 2022, ולהבנתנו יש דחייה של סוף שנה כשנה - - - בגלל כריש תנין.

בכל מקרה, חוץ מהשפעה על הפליטות יש לזה גם השפעה על המחיר. אם ראינו שהשנה מחיר הפחם השפיע בצורה דרמטית על תעריף החשמל, אנחנו מבינים שגם ב-2022 יהיה אותו שיעור של שימוש בפחם. דבר נוסף זה הנושא של יעדי אנרגיות מתחדשות ופיתוח רשת ההולכה. הבנתי שיש תוכנית שהוגשה על ידי מנהל המערכת ומחכה לאישור שלכם. כשפנינו למשרד בקיץ האחרון קיבלנו תשובה שהתוכנית תפורסם כבר בסוף 2021, אז יש איזשהו עיכוב. יש מסגרת חוקית ורגולטורית מאוד ברורה לתהליך שעוברת תוכנית הפיתוח - - - ליאור, לא משיבים עכשיו, אתם צריכים להתאפק. אנחנו להוטים לענות. חכו, יש עוד כמה דוברים מהשטח ואז אתם תשיבו. דבר אחרון בהקשר לנושא הזה, כמו שאמר יושב הראש היה יעד של 10% לשנת 2020, הגענו לייצור בפועל של 5.7%. יש חישוב אחר של הרשות של 6.9% לפי כושר ייצור. השאלה היא איך אנחנו מגיעים ליעדים של 2030 מבחינת כל החסמים.

מיכאל, אפשר לבקש שיהיו תשובות פעמים? יש לנו עוד דיונים, אולי אפשר לעשות - - - אנחנו חייבים לתת לציבור, הציבור חשוב. לירם שמואל, תראי כמה הוא חשוב, מחאת הנוער למען האקלים. לירם, אתה הולך להיות חבר כנסת עוד מעט לפי מספר הימים שאתה בכנסת במקום בבית ספר. לדעתי את הבגרות כבר עשית. קצר ולעניין, תראה להם איך חבר כנסת עתידי מדבר. שלום לכולם, אני לירם, אני בן 14 ממחאת הנוער למען האקלים והייתי פה גם בדיון הקודם. כנציג הדור הבא, אני מאוכזב מחוסר המעש של המשרד בנוגע לחוק האקלים. בזמן האחרון אנחנו רוצים להעביר חוק אקלים בכנסת והמשרד מתנגד לו ולמנגנון בתוכו שאוסר על הקמת פרויקטים פוסיליים, והוא רוצה להתבסס על הגז הטבעי בעשורים הקרובים, הוא מחדש רישיונות לנפט ודברים נוספים. כל זה מנוגד לאזהרות ולסכנות הכרוכות במעשים הללו, ללא התחשבות בהגנה על חיי אדם ועל עתיד ילדי מדינת ישראל. כמו שאמרתי, נכחתי בדיון הקודם שבו מנכ"ל משרד האנרגיה, מר ליאור שילת, הבטיח להניע את הגלגלים לכיוון בטוח יותר והציג את הסקירה הקודמת. גברתי השרה, הבטחת כי לא יאושרו חיפושי נפט בישראל. אנחנו שוב צופים במילים ומעשים מנוגדים לחלוטין, כשלאחרונה המשרד בראשותך האריך רישיון חיפוש נפט בערבה עבור חברת שפיר הנדסה. איך הדבר הזה מתיישר עם דברייך ודברי המנכ"ל? תודה רבה. לירם, אתה תהיה חבר כנסת בעתיד, אל תגיד חוסר מעש, תגיד אתגרים או קשיים. אתה לא נותן תקווה וקארין עובדת. אתה בטוח שהדור הצעיר רוצה להיות חבר כנסת? לירם, אתה רוצה להיות חבר כנסת כשתהיה גדול? בכיף. אז כנראה ש - - - אם הוא לא יעשה אקזיט קודם. אתה יודע באיזו מפלגה? מפלגת ימין. איתן פרנס, בבקשה. תודה רבה אדוני. אין לנו הרבה הזדמנויות לברך את השרה ואת הצוות שלה, אנחנו גם ביקרנו במצרים בזכותך, היינו איתך באולם בגאווה ישראלית והתרגשות. אנחנו שמחים על הצגת הדברים ועל הרצינות של משרד האנרגיה החדש. בכל זאת, תפקידנו כמי שמייצגים תעשייה שקרובה ל-200 חברות, אנחנו רוצים לספר לכם על שלושה נושאים בהם אנחנו תקועים היום ואפשר לתאר אותם בתמצית. התחום שלנו נמצא על שרטון הרבה מאוד שנים. אם ראיתם, אתמול התפרסם דו"ח של המשרד להגנת הסביבה, שחושבים שאפשר לייצר הכל במרחב המבונה. משרד האנרגיה מדבר על אמינות אספקה, יודע שמתקן הולכה חייב להיות מתקן עצום על הקרקע. בלי לפגוע באף אחד, שני משרדי הממשלה הללו חייבים למצוא את הפשרה. בגלל שאין פשרה אין גגות סולאריים או מתקנים סולאריים - - - אמר הפסוק, ילכו שניים יחדיו בלתי נועדו? אם הם לא יעבדו יחד אנחנו נהיה תלויים על קווי חשמל, אם הם לא יהיו תלויים אחד בשני נהיה תלויים על קווי חשמל. אלה אומרים לא ניתן כלום ולא נוותר על שום שטח, ואלה אומרים שבאמת צריך הרבה מאוד שטח, מאות אלפי דונמים. אולי הוועדה תמצא פה חדר, ואני יודע שבכנסת יש חדרים מיוחדים שבהם אפשר להגיע לפשרות, ותעזור לנו לקדם - - - אנחנו מגשרים מוסמכים, רק יקראו לנו ונעשה את זה.

הנושא השני הוא נושא רשת החשמל. אני חייב בנושא הקודם להזכיר את משרד האוצר שאני לא רואה שנמצא פה היום, להם הגגות יקרים אז גם אותם צריך להזמין לאותו חדר. אם הם לא ישחררו ויתנו תעריפים טובים יותר לגגות, ואני אומר את זה בצורה ברורה, אנחנו לא נוכל - - - היו תעריפים טובים.

הייתה נסיגה גדולה מידי מהתעריפים המקוריים. אני אסביר מה קרה. מאז יש העלאה קטנה, אבל אנחנו עם התעריפים האלה אנחנו לא יכולים לחזק גגות, להחליף גגות אסבסט, לשים קונסטרוקציות, הרבה מאוד פוטנציאל הולך לאיבוד. פרנס, תדבר עברית. אתה רוצה לשים על גג, אז לאט לאט הגגות מתמלאים, גג משמש לדודי שמש ודברים אחרים. למשל להציל מגרש כדורגל או מגרש חניה באזור מדבר ושמש, ורוב המדינה בשמש קשה בקיץ, אם היו קצת יותר שקלים אנשים היו מרימים הצללות למגרשים. עשינו את זה בירוחם, לקחנו את מגרשי הכדורגל ושמנו צל. יש פרויקט של שטחים חקלאיים.

רפתות ושילוב, היום מדברים על טכנולוגיה שמאפשרת חקלאות ואנרגיה מתחדשת על אותו מגרש חקלאי. הייתי בנגב במקום בו יש מעט מאוד מים, אז הם עשו הסטת מים. במקום שיהיה 10 מילימטר 20 מילימטר ועל החצי השני שמו השקעה באנרגיה סולארית, גם הרוויחו כסף וגם הגדילו גידולים. יפה, זה העתיד. ניתן לך לסיים. יכול להיות שלא רשות החשמל צריכה לממן כל דבר דרך התעריף, אבל חייבים לפתור את הבעיה כי יש הרבה מאוד גגות שלא קיימים. אני רוצה לדבר על הפיל שבחדר, גודל הפיל הזה הוא חברת החשמל. חברת החשמל מבקשת משרת האנרגיה לאשר לה תוכנית פיתוח של מיליארדים רבים, אבל אנחנו לא יודעים אחרי שהם מאושרים מתי תוכנית הפיתוח תתקדם ומה לוחות הזמנים להחלפת והגדלת שנאים. אני כן יודע שיש לנו אנשים באזור נתיבות שרוצים לחבר גג סולארי של קילו וואטים בודדים, ומספרים להם שתוכנית הפיתוח תגיע אליהם יום אחד. יש לי ניירות כאלה על 2030. זה מה שדיברנו, אי אפשר הצהרות גרנדיוזיות כשעוברים לעשרות אחוזים אנרגיה מתחדשת, ושקצב הפעולה שחלק מהחברות הממשלתיות והגופים לא מותאם לדבר. צריך בשביל זה שולחן עגול. אני יודע שהממשלה קיבלה את ההחלטה הזאת ואם היא קיבלה החלטה אז צוות שרים, צוות בין משרדי להסרת חסמים, הדבר הזה קיים. לא נוכל לבחון אתכם עכשיו כי הממשלה פועלת חודשים ספורים, אבל בעוד חצי שנה בדו"ח המשרדים הרלוונטיים נוכל לדעת. אם 30% בכל שנה, נצטרך להוסיף לפחות 3% כל שנה כדי לעמוד בחוסר הזה מ-6% ל-30%. אתמול היה דיון של חברת ניהול המערכת נגה שהזכירו כאן, ומנהל חברת ניהול המערכת אומר לדוגמה שעל רשת החלוקה אפשר להעמיס יותר מ-60%, חברת החשמל אומרת לא,

ואותו אדם שנמצא בנתיבות מקבל את התשובה השלילית בגלל אותם 60%. אני מקצר את זה,

אני רק אגיד לוועדה שלאור האתגרים שאנחנו מכירים הצענו לשרה להקים וועדת שרים לאנרגיות מתחדשות, שכל אחד מהשרים יביא את הכיוון שלו ויחברו אותם יחד, שיידעו גם בדרג הפוליטי מה המדיניות ונוכל לראות תוצאות. נושא אחרון אדוני זה נושא הרכב החשמלי. אני נוסע ברכב חשמלי ואני מקווה שהחשב הכללי הואיל בטובו לאשר לשרת האנרגיה ולמנכ"ל שלה רכב חשמלי, גם עם ישראל והחבר'ה מהנוער פה יבינו שאפשר לא לשרוף דלקים לרכב.

אני רוצה לספר כאן משהו קטן על רשות המיסים. בשביל רשות המיסים הרכב החשמלי הוא אובדן הכנסות, וכרגע מלפני שלושה חודשים היא גובה מאתנו מס קנייה על עמדות טעינה ביתיות, 500-700 ₪ התייקרות. ביד אחת שר האוצר אומר - - - באיזה חוק? שום חוק, מי שאחראי על גביית מכסים סיווג משלוח של עמדות טעינה לפני שלושה חודשים לפי בקרה ולא טעינה. באותו רגע הבינה רשות המיסים שיש לה תשתית לגבות מס קנייה ומאותו רגע הם התחילו לגבות מס קנייה.

הם עכשיו מבקשים מס קנייה אחורה, הם הולכים אחורה ל-2016 ומבקשים חזרה מס קנייה. אבסורד כזה לא יכול להיאמר בנשימה אחת עם מדיניות של שר האוצר ליוקר המחיה. אי אפשר לייקר את הרכב החשמלי למשתמשים. שרת האנרגיה, אם תוכלי לעזור לנו אפילו בנושא הזה, יידע כל אחד בעם ישראל שעובר לרכב חשמלי שממשלת ישראל אתו. תודה רבה. עוד כמה דוברים בודדים והשרה תשיב, לכל הדוברים הבאים יש שתי דקות בלבד. ניב מאירסון, מגמה ירוקה, בבקשה. תודה רבה. קודם כל, אני רוצה להגיד שאנחנו מברכים על זה שאנחנו כן רואים שינוי כיוון ביחס של משרד האנרגיה למשבר האקלים, בייחוד ההחלטה שהיו הרבה אמירות פופוליסטיות נגדה לגבי עצירה של חיפושי גז, שאנחנו רואים שהוא צעד קריטי במאבק במשבר האקלים. אנחנו כן רוצים להגיד שיש הרבה בלבול בציבור לגבי מהלכים שנראים לפעמים סותרים, ואנחנו רוצים להבין איך הם עובדים יחד. לגבי הצהרת החיפושים, מצד אחד נאמר שאנחנו עוצרים חיפושי גז כי אנחנו יודעים שזה דבר קריטי למען המאבק במשבר האקלים, ומצד שני נאמר כאן שיש שני קידוחי אקספלורציה שיקרו השנה. בנוסף, גם לגבי חיפושי הנפט נאמר שלא יוארכו רישיונות ועכשיו כן הוארך הרישיון לחיפוש נפט בערבה. אנחנו רוצים לדעת איך זה עובד יחד. זה כבר נשאל. חידדתי גם את הנושא של חיפושי גז. אל תגיד משהו שכבר אמרו, תגיד משהו שלא נאמר. אז חיפושי הגז הם משהו שלא נאמר וזה מאוד חשוב, אנחנו רוצים להבין איך זה עומד בקנה אחד. מצד אחד אומרים שאנחנו רוצים להיגמל מגז, מצד שני יש חיפושים חדשים.

משקיעים כסף באתר שאמור למפות אקספלורציה וחיפושים חדשים, משקיעים כסף בטכנולוגיות של לכידת פחמן שאמורה לאפשר עוד חיפושים ועוד ניצול של דלקים פוסיליים. אנחנו רוצים לדעת איך זה עובד יחד, זו שאלה שמעסיקה את הציבור. גם לגבי מפרץ חיפה ממש בקצרה, יש מהלך היסטורי ומאוד חשוב לסגירת התעשייה הפטרוכימית במפרץ חיפה. ביחד עם החיפושים זה משהו שאנחנו נאבקים עליו הרבה שנים. אנחנו רוצים להבין למה מתנגדים לתאריך יעד, שנדע מתי בדיוק, ולמה לא מתקצבים מתי סוגרים את בזן.

תודה לך. אבי פרל, מנכ"ל ובעלים, מרכז הגז. שתי דקות כל אחד. אדוני היושב ראש, אני רוצה לברך אותך ברוך רופא חולים, ואת השרה על כניסתה לתפקיד. מיכאל, מתי היית חולה? זה היה מזמן בקורונה. אני מברך על הקידמה. אני מייסד הרפורמה במשק האנרגיה, ולמעלה מ-33 שנים עברו מאז שנחקק חוק הרפורמה במשק הגז. אני עכשיו מדבר על גז הבישול, הגז הביתי, הגפ"מ. אדוני, זה מוצר צריכה והוא מוצר יסוד. בתחום הזה ביקשתי ואני מבקש מכבוד השרה לא פעם ולא פעמיים, אני רוצה להיפגש איתה, להסביר ולהראות עוד כל מיני דברים חדשים שיש מה לעשות בתחום הזה. האם אפשר לתת לו פגישה איתך או עם המנכ"ל?

קיבלת פגישה, תודה רבה לך. רק רגע אדוני, אני רוצה לברך אותך על דבר אחד - - - לא צריך ברכות. שתשמע גם הוועדה המכובדת של - - שמראים איך השוק הזה - - - נכון. ואז תתנו את הדעת על גז. יש שם עושק צרכנים. יש חברות הגונות ויש חברות שממש עשקו צרכנים בגז ביתי, אתה צודק. אני אשמח להיפגש עם כבוד השרה. הנה, היא כבר נתנה את מילתה והיא עומדת במילה. תודה רבה. מרב דוד, לובי 99, בבקשה.

זה הוזכר בתחילת דברייך, גברתי השרה, הציבור הזכיר לכם בשבועות האחרונים שהוא מוטרד מאוד מיוקר המחיה, בין היתר בגלל עליית מחירי החשמל. הפתרון שמצאה הממשלה הוא בסופו של דבר קצת העברה של כסף מכיס לכיס, הציבור לא ישלם על זה עכשיו, הוא ישלם על זה אחר כך. הדבר הזה קורה בזמן שחברת החשמל ממש בשבועות האחרונים חותמת על הסכם גז שהוא לא פחות משערורייה מכמה סיבות. קודם כל, מחיר הכמות העיקרית היא במחיר גבוה, הרבה יותר גבוה גם ביחס לעלות וגם ביחס למדינות אחרות שיש להן גז, והוא מחיר שיחד עם מנגנון העדכון מביא אותנו לאותו מחיר של הסכם חח"י לוויתן שהוא הסכם שנחתם לכאורה בתנאים של מונופול מושלם. אולי אפילו גרוע מזה, בעצם נעשתה פה עסקת גז חדשה במסגרת ההסכם הזה, שבוצעה ללא מכרז לחלוטין של עוד 16 BCM, כשהמחיר בעסקה הוא מחיר שמאוד דומה למחיר שמקבלים צרכנים קטנים שהם ללא כוח מיקוח, כשאנחנו מדברים פה על חברת החשמל הגדולה. בכל מקרה אנחנו משלמים, מה זה אכפת להם. בסדר, אבל חברת החשמל הייתה אמורה להיות בעלת כוח מיקוח מאוד משמעותי. אנחנו יודעים מה התנאים בהסכם פחות או יותר למעלה מחצי שנה, כשחברת החשמל לאורך התקופה הזו בעצם משדרת שחברות הגז הקשיחו את העמדות. אנחנו לא רואים שום פעולה ממשלתית בחצי שנה האחרונה שמטפלת בסוגייה של התחרות במשק הגז. אפשר להגיד שזאת אחריות של רשות התחרות, אבל בסופו של דבר המשמעות של זה היא שייחתם הסכם גז גרוע שוב, במשמרת של הממשלה הזו.

דובר כאן המון על אנרגיה ירוקה, ההסכם הזה בעצם מקבע את חברת החשמל במקטע הייצור, הוא מקבע את ניגוד העניינים שלה לעניין חיבור אנרגיה ירוקה. רצינו לדעת מה את הולכת לעשות בעניין ההסכם הזה. תודה רבה לך, מרב. נתי בירנבוים, יצרני הגז, בבקשה. בוקר טוב.

אנחנו פורום יצרני החשמל הפרטי מגז טבעי ומימן. דיברו פה הרבה כמעט ורק על אנרגיות מתחדשות שאנחנו חושבים שזה דבר נכון ואנחנו מברכים על כך, אבל כמו שאמר מנכ"ל המשרד, חוץ מ-30% אנרגיות מתחדשות אליהן נגיעה בשאיפה עד סוף העשור, 70% מייצור החשמל פה שיספק חשמל גם לרכב החשמלי שהציג המשרד, גם להתפלה, גם לרכבות קלות, גם לאוטובוסים חשמליים וגם לבתים של כולנו, 70% יגיע מתחנות חשמל מגז טבעי או פחם, תלוי מה יחליט המשרד. לי באופן אישי מאוד מפריע שמכל המצגת המכובדת שגם כבוד השרה וגם כבוד המנכ"ל הציגו אין ולו אמירה אחת, אפילו לא פסיק, על אלפי מגה וואטים של תחנות כוח בגז טבעי שצריך להקים בעשור הקרוב. לא רק אלפי מגה וואטים של סולארי שזה מאוד פופולארי, אופנתי ויפה לדבר על זה, יש עוד פיל בחדר שהוא לא חברת חשמל וזה הצורך בתחנות כוח חדשות מגז טבעי. אולי זה לא פופולארי לדבר על זה, אבל זו אחריות של השרה ושל משרד האנרגיה לקדם תחנות כוח בגז טבעי. כמו שאמרה השרה, אחד מיעדי המשרד זה אמינות אספקה. תודה, הדברים ברורים. עוד משפט אחרון. בשבועיים האחרונים היינו בשבועיים מאוד סוערים של חורף, אין ייצור חשמל סולארי לא ביום ובטח לא בלילה כשכולנו מדליקים את מכשירי החימום שלנו. היינו ברזרבה אפסית, רזרבה של 0 מגה וואט. אם רוצים לדבר באופן אחראי ורציני על תוכניות המשרד, אני אומר באופן אישי שמאוד מפריע לי שאין ולו אמירה אחת על תחנות כוח בגז טבעי.

דווקא ראינו בשקף ציון שלהם שהמאגר החדש מתחיל לפעול ולייצר - - - המאגר מספק גז, אבל הוא צריך גם לייצר חשמל. זה ה-70% שמנכ"ל המשרד דיבר עליהם - - - אני הקשבתי לשרה והיא אמרה שהיא לא תהיה פופוליסטית, צריך לייצר חשמל וכל עוד אין הרבה אנרגיה מתחדשת נצטרך את זה מגז טבעי, זה ברור. אנחנו תלויים בגז טבעי עד שנראה מאסה קריטית של אנרגיה מתחדשת. חבר הכנסת יעקב מרגי, בבקשה. תודה אדוני היושב ראש וברוכה הבאה השרה, תודה על השליחות. אני לא יכול לברך על הרבה דברים שהממשלה הזו עושה - - - למה? רגע, תני לי. בדרך כלל מתחילים במחמאה ואבל, אני התחלתי הפוך. בשונה מדברים אחרים שנעשים בממשלה, זו באמת שליחות מוצלחת. הבאת כבוד ואפילו אני התרגשתי מהמחווה, זה מגיע לך בגלל מה שאת. אני רואה את הכוחות הצעירים והרעננים שלקחת סביבך. לענייני הגז הטבעי, אני לא אתעסק בכל מה שהמשרד הזה עושה, והוא עושה הרבה דברים טובים. יש רפורמות שקידמנו בעבר בוועדת הכלכלה, וועדת הכלכלה של היום פעילה, אני באמת מפרגן

כי בדרך כלל וועדות כנסת אחרות הן עצלות, כאן יש עבודה. לסוגיית הגז הטבעי, אני לא מעודכן אבל בעבר קצב חיבור מפעלי תעשייה ואזורי תעשייה לגז טבעי היה חורק. אני חושב שצריך תיקוני חקיקה, שיהיה חוק שעובר מעל, צריך לעשות את זה כמה שיותר מהר, כי גם פתרון ה - - גם שם הם לא כל כך מוצלחים. גם לחברת החשמל יש עניינים והיא גוררת את הרגליים שלה כשהיא רוצה. היו בעיות בחוק התכנון שעיכבו פרויקטים של בנייה ושכונות חדשות לחיבור לגז. אני לא יודע אם צריך, לפעמים צריך לחוקק חוקים שהם כמו הוראת שעה, כמו חוקי חירום. אנחנו ניתן לכם את הכתף כי אני חושב שאנרגיה זה דבר חשוב. בכלל, כל הנושא הזה, אנחנו רואים גם את התקוות הגדולות שלנו מהגז הטבעי, קרן האושר, סעיף 51 - - - רק התחלנו לחגוג גז טבעי, הממשלות אמרו לנו שזה לא טוב. זה צרות של עשירים. הלוואי ויהיה לנו מאה אחוז, אני שואף שיהיה 100 אחוז אנרגיה מתחדשת. כולנו רוצים. מורידים את האחוזים בפחם ובדלקים האחרים. אני חושב שיכול להיות שיש, אני לא יודע.

פרוייקטור ייעודי שעיניו יהיו 24/7 על סוגיית ההתקדמות, החיבור, ניצול המשאב החשוב הזה, צריך לעשות את זה. תודה רבה על הדיונים המרתקים אתמול, היום ובכלל מאז שאתה יושב ראש הוועדה. היום לפחות אנחנו טיפה נינוחים. אני לא רוצה להגיד מה עשית אתמול לשר האוצר כי זה מוקלט,

לא עשיתי כלום, השמענו את רחשי הציבור. זה היה במקום. אני כמעט ולא דיברתי בדיון הזה. אני מברך אותך על כך. רק לנהל אותו היה אתגר. תודה יושב ראש וועדת הכלכלה לשעבר, חברי יעקב מרגי. עמית ברכה, אדם טבע ודין, ואז השרה והמנכ"ל ישיבו. אם נספיק נכניס בסוף עוד שאלה או שתיים, אבל כרגע עמית אחרון. תודה רבה אדוני היושב ראש. יש שני נושאים עליהם ארצה לדבר.

אני רוצה לברך את השרה על ההתנהלות הפנטסטית בתקופה האחרונה, מאז שהיא נכנסה לתפקידה כשרה של משרד האנרגיה, בכל מה שנוגע לתהליכים, גם תהליכים שהתקיימו יחד עם אדם טבע ודין וידידי איתן פרנס בכל מה שנוגע להתייעלות אנרגטית. חשוב להבהיר שהתייעלות אנרגטית, בסופו של דבר עמידה ביעדים הנדרשים מובילה ליותר תמהיל של אנרגיות מתחדשות. ככל שנחסוך יותר נצליח להגיע גם למה שקורה בעולם עד שנת 2030, 40% ו-50%, ואפשר להגיע לשם.

אי אפשר, וזה הפיל הגדול שבחדר, לעשות את זה מבלי שתקוים ההתחייבות של ממשלת ישראל הנוכחית לחוק האקלים.

זה כתוב במסמכי היסוד בהתחייבויות הקואליציוניות, השרה התחייבה לכך. שאל מנכ"ל המשרד את חבריו באולם איך מגיעים, או שהם שאלו אותו איך מגיעים ליעדים הנכספים, אז בוודאי שצריך לדאוג לטכנולוגיות ולמדע כדי להגיע לשם, וכמובן להסיר הרבה מאוד חסמים שצריך להסיר, אבל בראש ובראשונה צריך לדאוג לכך שיהיה חיוב לעשות את זה. לא חיוב של כבוד השרה, כי השרה רוצה להגיע ליעדים. אפשר להתווכח אם זה יהיה 27% כפי שכיום מדברים או 45% הפחתה כיעד ביניים כפי שבעולם מדברים. כדי שזה יקרה, כדי שהשרה הבאה או השר הבא אחרי השרה הנוכחית יוכלו להוביל את זה הלאה ולעמוד בחובה הזאת, זה חייב להיות מקובע בחוק. לך יש את ההזדמנות להוביל חוק אקלים לישראל. על הפרטים, היעדים והמספרים אפשר יהיה להתווכח, אבל חקיקת אקלים היא באמת צו השעה. למה אתה לא מטיל את המשימה על חקיקת אקלים על שרת הסביבה שזה עיקר תפקידה? אדוני, חד משמעית. אני חושב שההסכמה הפנטסטית שלא ראינו כמותה בממשלות קודמות עם תחילת קינונה של הממשלה הזאת בין שרת האנרגיה, השרה להגנת הסביבה, שרת הכלכלה ושרת התחבורה, והתחייבותן להוביל חוק אקלים, זה דבר שלא ראינו לפני. חייבים לעשות את זה כאן ועכשיו.

ראש הממשלה התחייב לעשות את זה לפני וועידת שארם הקרובה בסוף השנה. לכן אנחנו הציבור חייבים לראות את זה. שואל מנכ"ל המשרד איך מגיעים ליעד, קודם כל על ידי כך שמטילים חובות גם על הממשלות הבאות, מכיוון שמשבר - - - תברך את השרה שהיא תהיה שרת האנרגיה עשר שנים. כבר היה שר תחבורה עשר שנים, אולי היא גם תציב חזון וגם תבצע. היא יכולה עוד להתקדם, אבל להיות שר הרבה שנים באותו תפקיד זאת שליחות, לזרוע תוכנית ולממש אותה. בוודאי אדוני, אלא שבתוך עמנו אנו חיים וממוצע של קדנציה ממשלתית בישראל הוא קצת פחות משלוש שנים.

יש לך הזדמנות לנקוט בצעד היסטורי יחד עם השרה להגנת הסביבה ויתר השרות בממשלה הזאת, ובעצם לייצר חיוב עבור הממשלות הבאות, אחרת החלטות ממשלה לא מבוצעות. אנחנו מכירים החלטות ממשלה על התייעלות אנרגטית - - - תודה רבה, הדברים ברורים. השרה והמנכ"ל, בבקשה. קודם כל, אני רוצה להודות לכולם על השאלות. אני אתחיל באמירה הבאה: אני עומדת מאחורי המשימה של אנרגיות מתחדשות. שיהיה ברור, הדבר הזה הוא בליבת העשייה. אני הגעתי למשרד ולא הספקתי בכותרות פומפוזיות אלא בעשייה. כל שבועיים אני מכנסת את כל הרשויות הרלוונטיות, כולם יושבים ומדווחים. הקמנו צוות הסרת חסמים. אני עמדתי בראש הדיון הראשון, המנכ"ל מנהל ישיבות תקופתיות עם כל הגורמים הרלוונטיים. זה לא דבר שמדברים עליו, זה דבר שעושים אותו. האם זה קשה? כן, מאוד. האם יש הרבה גופים מעכבים? כן, כל יום. האם זה מרפה את ידינו?

זה קשה אבל אנחנו נעמוד באתגר הזה. זה יעד שאפתני. כל מי שאומרים לו פאנלים סולאריים אומרים לו מה הבעיה, שימו פאנל על הגג או על הקרקע והכל יסתדר, אבל זה לא עובד ככה. איפה רמ"י, איפה הגנת הסביבה, איפה משרד החקלאות, איפה משרד הכלכלה, איפה משרד הפנים, לכולם יש הסתייגויות משלכם. זה לא פשוט אבל נעשה את זה. לגבי מחירי החשמל והמים,

מי שאחראי על פי נוסחה למחירי החשמל והמים זה הרשויות, רשות החשמל ורשות המים. אתם יודעים מה? טוב שלשרים אין נגיעה. זה גם על פי מחירים בעולם, הפחם שאנחנו מצמצמים את השימוש בו, אפרופו משבר האקלים, אנחנו רוצים להפסיק את השימוש בו עד תחילת 2026. זה לא דבר פשוט, צריך להסב תחנות. שאלת לגבי התחנות באורות רבין, היה דבר כזה קורונה בשנתיים האחרונות, כאילו שכחנו מזה. הקורונה מנעה את הגעת ה-FPSO, כריש תנין עוד לא מחובר. כשהוא לא מחובר אין אפשרות להסב את התחנות. היינו מאוד רוצים להפסיק עכשיו את השימוש בפחם, הוא יקר, אבל אי אפשר. תאמינו לי, זה הדבר הראשון שהייתי עושה. לכן נמצא פתרון, הוא לא מדהים, אבל זה הפתרון להוזיל. אז זה לא יהיה 6%, זה יהיה 3%. האם זה עדיין מעצבן?

האם אין ברירה אחרת? אין ברירה אחרת. אולי זה ישמח ואולי לא, ביחס לעולם העלייה כאן הייתה מתונה. למה? תחנות גז. גז הוא הברירה הפחות גרועה. כשעושים את המאזן, יש את הדלקים הפוסיליים הכבדים, אנחנו לא שם, יש את הפחם שמורידים, יש את הגז, לא נעים, ויש את האנרגיות המתחדשות, המימן והדברים האחרים שעוד לא מכירים. אי אפשר לבוא ולהגיד עכשיו. דברים ותשתיות לא קורים עכשיו, לוקח להם זמן. צריך סטטוטוריקה, צריך לשכנע את כולם שזה יקרה. תבינו, זה מאמץ גדול של משרד שמוביל מהלך שצריך להוביל את כל הגופים לשתף פעולה. עליית המחירים בגז הטבעי, במי זה תלוי? צפי ל-20% עלייה בגז הטבעי. אני לא יודעת מהאיפה הצפי הזה, אני לא מכירה אותו. לישראל יש גז טבעי מהמחירים הנמוכים בעולם. בעניין הזה אנחנו בסדר גמור. תסתכל מסביב, גם למדינות מפיקות אנחנו בין המחירים הנמוכים בעולם. למצרים, אגב, אנחנו מוכרים יותר יקר. בישראל יחסית זול. תראו, המצב באמת טוב מבחינה אנרגטית. האם יש לאן להשתפר? חד משמעית. זו המשימה שלנו. לגבי מחירי המים לחקלאים, הוקם צוות של מנכ"ל משרד האנרגיה ומנכ"לית משרד החקלאות והם בוחנים את הדבר הזה. חקלאות היא ערך, לא על חשבון משקי בית פרטיים, אבל היא מאוד חשובה. אבל יש צלע שלישית למשוואה.

גם התאגידים, הרווחיות, ההתנהלות, היעילות של חברת החשמל, היעילות של תאגיד המים, אי אפשר הכל - - - תאגידי מים זה היה חטא קדום שהעמיס על האזרחים עשרות אחוזים. כשיש תאגיד נוסף לו מע"מ למים, אגרות והיטלים. היום יוקר הדיור בישראל נפגע בגלל תאגידי המים. אגרת ביוב ומים לבית חדש הייתה 6,000 ₪, היום זה עשרות אלפי שקלים לבית חדש. אנחנו תמיד בוחנים את הדברים האלה. צריך להגיד בצורה הגונה וישרה, תאגידי המים הם תאגידים שהוקמו ויש להם את הפרוצדורה שלהם, אבל פחת במים הוא מהטובים בעולם, לומדים מאתנו בכל העולם. אתם לא מאמינים כמה שרי מים בעולם פונים אלינו כדי ללמוד את השיטה הישראלית.

בחודש הבא יהיה כנס בינלאומי עם שרים מהמזרח התיכון שיבואו ללמוד מישראל, זה לא דבר של מה בכך. בלי קשר, אני כיושב ראש אגודת הידידות בכנסת הקודמת של ישראל קפריסין, השתבחנו בזה והזמנו אותם ללמוד מזה. המשוואה זה לא רק החקלאים ומשק הבית, זה גם התאגידים, יש להם הרבה מה לייעל ולהוזיל. ידידי חבר הכנסת מרגי, אנחנו כל הזמן בודקים את עצמנו. אנחנו אף פעם לא אומרים זהו וזה מה יש, ממש לא. מה שצריך לתקן, יושבים במשרד בוקר וערב כדי לתקן. כל מי שמכיר אותי באופן אישי יודע, יוקר המחיה זה דבר יקר לליבי. אני רוצה להוריד אותו כי אני דואגת גם למעמד הביניים וגם למוחלשים. מבחינתי חשמל ומים זה בסיס, ולכן אנחנו פועלים במרץ עם רשות החשמל כדי לתקן את העניין של ניתוקי החשמל, זה לא יעלה על הדעת. הגשנו חוק שמגביל את איסור ניתוק החשמל לאיסור ניתוק המים. במים יש חוק כזה והגשתי חוק שמגביל את אותו איסור גם על חשמל. אני רוצה להגיד לך שמבחינתי זו ממש סגירת מעגל. כשהייתי סטודנטית למשפטים הגשתי עתירה על ניתוקי המים. אני אומרת לך, זה בליבי ואני פועלת בעניין הזה ביחד עם רשות המים ורשות החשמל. לכן פניתי לשר האוצר בעניין הבלו על הפחם, כי הבנתי שלא משנה מה נעשה, 20% פחם יהיה בעת הזאת, אז בואו נוריד את המיסוי. גם למפעלים שלא הגיע, זה מוזר כי בנגב הגיע לקצה ופתאום לא הגיע לנהריה או לוד. דווקא החלק של ההולכה נעשה בחברה ממשלתית שעשתה את כל עבודה. החלוקה שהיא בשלוש חברות פרטיות לא עשו את עבודתן. יש גם מחירים שונים במדינה. זו דוגמה קלאסית שהמגזר העסקי עשה עבודה פחות טובה מהממשלה. ברשותך, היישוב שלי יושב על הציר שמוביל, קו העברת הגז עובר ממערב לדרום מזרח. לפני שנה וחצי או שנתיים חרשו שם, עבדו והכניסו צינור. לפני חודש התחילו שוב לחפור את אותו טוואי. אני לא יודע, זה נשמע מוזר. כל העבודה הכפולה הזאת תעכב את זה שוב. ידידי, אני רוצה להגיד את הדבר הבא. המסר מכאן לחברות המתפעלות.

לנקוט בכל הצעדים העומדים לרשותי כדי שהדבר הזה יקרה. אני נמצאת בכנסת מ-2013, אני זוכרת דיונים בוועדות השונות מאז על חלוקת הגז. הגיעו מים עד נפש, לא ניתן למפעלים להיסגר בגלל הדבר הזה. נמצא על הזום ראש רשות הגז שהוא האדם האמון. אנחנו רוצים להביא תיקוני חקיקה, ואני אומרת שאני אפעל בכל האמצעים - - - תביאו ונגבה אתכם. אני יודעת שיש כאן גיבוי בכנסת. מספיק עם הדבר הזה. אולי ניתן לגראזי, אדוני היו"ר. משה גראזי,

אני אנסה להשיב בדקה על כל מה שנאמר. כמו שהגשנו תוכנית לשרה והצגנו אותה בכנסת, גם תקציבית וגם בנושא של אכיפה וחקיקה. היו"ר פוגש אותנו כנראה יותר מידי, אנחנו מביאים גם תיקוני חקיקה בנוגע לפישוט רגולציה, גם סמכויות וגם שקיפות. אין יותר מידי, תביאו המון, תשפרו את הכל. רק כמה נתונים ביחס לשנה שעברה, חיבור צרכנים עלה ב-20%, פריסת הרשת עלתה ב-40%, כמות הקוב המסופקת עלתה ב-25%. לגבי התוכנית לפריפריה, גם את זה עדכנו, בסוף 2021 תוקצבו 100,000,000 ₪ כדי שהגז יגיע לקריית שמונה ותפן, לאזור העמקים, לעמק המעיינות. כמו שציינת, הוא מגיע לדרום וגם לבתי החולים בצפון. לגבי הסבת הפחמיות השרה התייחסה. הגז מוכן ל - -, חברת החשמל אמורה להניח את הקו, בימים האלה היא מקבלת את האישור מוועדת הרישוי וזה יסתיים תוך כמה חודשים. חדרה גם מוכן מבחינת הגז וצפוי להיות ברבעון הראשון של השנה. לגבי יו"ש, שאל חבר הכנסת מקלב, נעדכן שניתנה הנחיה לנתג"ז לקדם את התכנון הסטטוטורי, ובמקביל המנהל האזרחי ואנחנו במשרד נסייע כמובן באימוץ החקיקה שתאפשר את הנגשת הגז גם לאזור של יו"ש. תודה רבה. אני רוצה להגיד עוד כמה דברים. לגבי תקציב המשרד, הקיטון והגידול, צריך לומר את הדברים כמו שהם. משרד האנרגיה הוא משרד מטה, הוא לא משרד שיש לו תקציבים ייעודיים לביצוע. יש נתח מאוד גדול של תקציב במשרד שהולך לאחסון גפ"מ. גודלו של התקציב זה לא הדבר המהותי במשרד, הדבר המהותי הוא ביצוע המשימות באמצעות חברות ממשלתיות, באמצעות המגזר הפרטי, זה הדבר המשמעותי ועל זה אנחנו עובדים. לגבי גז ורישיונות לחיפוש נפט, אני הצהרתי ביולי השנה, ואני עומדת מאחורי ההצהרה, שאני לא אתן רישיונות חדשים לחיפוש נפט. חיפוש הנפט באיה הוא חיפוש שניתן לו אישור על ידי קודמי בתפקיד - - - אבל הרישיון חודש. זה לא רישיון שחודש, זה רישיון שהוארך בגלל הקורונה. תראו, הקורונה הביאה אותנו להרבה מקומות שלא היינו רוצים להיות בהם, צריך לומר את האמת. עדיין יש התחייבות שלטונית ויש נסיבות אחרות, אני לא אוהבת את זה, לא הייתי נותנת רישיון חדש,

לגבי חיפושי הגז, אני מעולם לא אמרתי שאני עוצרת את כל חיפושי הגז, אמרתי שאני לא אתן רישיונות חדשים עד שלא נבין מה מצב משק הגז בישראל. השנה יהיו שלושה קידוחים מאוד משמעותיים. אני רוצה לומר שזו בדיוק כוונתי, לא יותר ולא פחות. נשמח אם תוכלי לדבר גם על מפרץ חיפה. מתגבשת תוכנית ממשלה סדורה לגבי פינוי התעשייה הפטרוכימית. משרד האנרגיה הוא שותף בעניין, אבל צריך להבין את הדבר הבא. משרד האנרגיה צריך להתנהל באחריות ולשמור על רציפות תפקודית. אנחנו רוצים לוודא שיש לנו מקומות לאחסון כל החומרים. תראו, לעשות כותרת פופוליסטית, להגיד שפינינו ונגמר, לא. אם חלילה לא יהיו חומרים שזקוקים להם, יבואו בטענות למשרד האנרגיה, דבר שלא יקרה.

תכנס לכוננות, מה שייצא מחיפה יגיע ליד הבית שלך בנאות חובב. הנגב גדול, אני אגיד להם לשים את זה ליד הבית שלך.

הכל אדום ליד הבית שלי, יש עכשיו כלניות. ליד הבית שלך שמו את כל פינוי האשפה, אצלנו יש עוד חומרים מסוגים שונים, ברוך השם. את חירייה העבירו אלינו, אליכם יעבירו את הפטרוכימיה. על התמשכות הזמן לחיבור בתים בחברת חשמל? תראו, היה מזג אוויר מאוד קיצוני בחורף הזה, לדעתי נשבר שיא הביקוש מאז 2013, זה אירוע מאוד משמעותי. גם ב-2013 היה כאן אירוע גדול. במזג אוויר קיצוני קורים דברים קיצוניים. אגב, זה לא מיוחד לאזורים מסוימים, אני גרה בראשון, היועצות שלי גרות בהרצליה ורמת גן, גם שם היו ניתוקים ארוכים. האם צריך לטפל בזה? כן. חברת החשמל גם בסערה באה וטיפלה בניתוקים. האם צריך לטפל בכלל ברשת החשמל? התשובה היא חד משמעית כן, אנחנו עוסקים בזה. הפרדה, ייצור לבד והולכה לבד, הגיע הזמן. דיברנו על זמן של חיבור חשמל לבתים. כיום בונים שכונה בלי לחשוב עד הסוף על כל התשתיות מסביב. אנחנו פועלים כדי שזה יהיה מהתחלה. אני לא באה להגן על מה שצריך לטפל בו, מה שצריך לטפל יטופל. חברת החשמל פועלת, ומה שהיא לא עושה מספיק טוב היא תתקן. בנקודה הזאת אין מחלוקת, אף אחד לא מושלם. אנחנו פועלים כדי להנחות שלא יהיו מצבים של ניתוקים, שלא יהיו מצבים של היעדר חיבוריות, גם באנרגיות המתחדשות הם באים ומדווחים לי, אם לא מספיק טוב אנחנו מדרבנים לעוד. הייצור הולך ויורד בחברת החשמל, מוכרים תחנות כוח, זו הרפורמה. שוב, זה תהליכים, זה לא מהיום למחר. לגבי הסכם הגז, זה נמצא בבחינה על ידי רשות החשמל ויגיע אליי. שוב, רשות התחרות מעורבת. אני לא מכירה את כל הפרטים, אני מניחה שגם את לא. אני לא נרגע כשאומרים לי רשות התחרות, לצערי הרב. זה משהו שאני לא אחראית לו. חשוב שתדעי את זה. עליי היו כלנה, מה שנקרא. שר טוב לוקח אחריות רחבה, וראינו פה לא השלכת אחריות אלא לקיחת אחריות. אז אני אומרת, בסוף אנחנו נבחן את הדברים. אני רוצה להעיר הערה בלי שאני יודעת מה יהיה בסוף. מכיוון שלא ישבנו בחדרי המשא ומתן ומכיוון שאנחנו לא יודעים באמת מה הם התנאים, הייתי נזהרת מלבקר קטגורית את ההסכם הזה. צריך לראות את כל התנאים, צריך לראות את כל ההסכמות שהושגו. צריך להבין עד כמה באמת יהיה צורך בשימוש בכמויות הגז שנרכשות. כל אלה יתנו תמונה טובה יותר, אבל זה נמצא בבחינה. תודה רבה. אני חושב שאם יש חבר כנסת שירצה ממך הבהרות, בואי נסכם את הדבר הבא. חברי כנסת שירצו הבהרות, העמקה או פתרונות ספציפיים יפנו אליכם בכתב ואתם תשיבו בכתב. אני רוצה לנוע אל סיכום הפגישה שלנו והדיון הזה. אני קודם כל רוצה לברך אותך, השרה, גם על הכנת הדיון - - - אדוני היושב ראש, אני רוצה להגיד משהו על חוק האקלים, זה נושא שדובר עליו רבות. אני בעד חוק האקלים, אני שמה את זה על השולחן, אבל אני חושבת שמדובר בנושא שיש לו השלכה מאוד רחבה לא רק על הגנת הסביבה, לא רק על האנרגיה, אלא גם על התעשייה, על התחבורה ועל החקלאות. לכן אני חושבת שזה לא נושא שצריך להיות באחריות ובסמכות של משרד מבין המשרדים הללו, אלא זה צריך לשבת במשרד ראש הממשלה או מישהו מטעמו, כדי שתהיה לו יכולת וראייה מרחבית טובה יותר. אני בעד, ליאור המנכ"ל נמצא בדיונים, אנחנו לא מסכלים את זה בניגוד לדיווחים שמושמעים, חשוב לומר. תודה רבה. כבוד השרה, דיון טוב אצלנו מתחיל בהכנה טובה ובחומרים טובים, שלחתם חומרים, התכוננתם והצגתם. אני גם רואה את רמת הפניה של חברי הכנסת, זה מתואם. אם אתה נגיש, עונה ומטפל בשוטף, כשמגיעים לוועדה - - זה נכון, לא? במיוחד אחרי הדיון של אתמול. אם אתה נגיש - - - יש דוגמאות טובות ויש דוגמאות לא טובות. זה קשור לשרה, לנגישות השרים לחברי כנסת באופן שוטף.

המנכ"ל והבכירים, כשהם עונים, מתייחסים ופותרים בעיות בשטח, רמת הביקורת והשאלות הנוקבות שעוות כאן בדיון הן קטנות יותר. אני רוצה להגיד לך שגם העבודה השוטפת של המשרד מול הוועדה היא טובה ואפקטיבית, חוקקנו חוקים,

נעשה מה שצריך כדי לתת לך להוביל את משק האנרגיה, להוזיל את יוקר המחייה ולשרת את הציבור. לצד המהלך הטוב והדיון הטוב הוצבו פה אתגרים. ממשלה לא נבחנת בחודשים הראשונים לקיומה, אבל יהיה כזה דיון במושב הבא לפי חוק, ושם אנחנו צריכים ניצנים של הצלחות. אנחנו צריכים עוגנים של הנה, הממשלה אמרה שתוך שנה תהיה אנרגיה מתחדשת, אז 3%-2% ראשונים צריכים להופיע על המפה כבר השנה. פתרונות הגז שלא הגיע למפעלים, סוגיות שעלו פה מחברי הכנסת, עכשיו זה רמה של אסטרטגיה,

מהלכים, זריעת הזרעים והקצאת הכספים, במושב הבא נרצה דיבור תוצאתי ופתרון בעיות. תודה רבה לשרה ולמנכ"ל, הישיבה נעולה. הישיבה